שלום לכולם, היום יום שני, כ"א בכסלו תשפ"א, ה-7 בדצמבר 2020, מתכבדת לפתוח את הדיון בנושא: מתווה להחזרת עולם התרבות לפעילות - ישיבת מעקב - ביוזמת ח"כ אורלי פרומן. זו ישיבה לאחר לא מעט דיונים שקיימנו לאחר הסגר השני,

"תראו במה אתם הכי טובים ותלכו עם מה שאתם עושים הכי טוב, ותלכו לכל תחומי האומנות". כל מי שמוכשר במשהו צריך למקסם את היכולות

על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדינה שטופת שמש - - - אבל מה עושים,

מה עושים בסוף? אין בעיה לעשות

הדבר השני הוא שבזכות הפעילות של התזמורת נקטעה שרשרת הדבקה. כולם יצאו שליליים וזה אומר שהנגן נדבק מחוץ לתזמורת. פעולת התזמורת קטעה שרשרת הדבקה.

אנחנו בהחלט רוצים

פיילוטים, ותכף אתייחס לשאלה שנשאלה בתחילת הדיון מה היתרון של פיילוט. אנחנו רוצים לבצע פיילוט בשלבים מוקדמים יותר ממה

יש לנו את כל הנתונים על מנת לפתוח את ענף התרבות ולמרות זאת אנחנו זורקים אותו לתחתית שרשרת המזון. תגידי לי את איך אפשר להסביר את הדברים האלה? אני

אנחנו כבר עשרה חודשים באירוע,

הפיילוט היה צריך להיות בחודש הראשון. דבר שני - - - התשובה היא שאין תשובה. צביקי, אני מבקשת ממך

זהו האחריות שלנו לקבוע נהלים,

על מנת - - - אבל אתם לא קובעים כלום. איזה מתווה קבעתם לעולם התרבות?

איפה המתווה? עשרה אנשים בלי אוכל, איפה המתווה? יש תוכנית - - - איזו תוכנית?

עשרה חודשים אין לכם

יש הבדל בין הפן האפידמיולוגי לבין הפן כלכלי, יש כאן נציגים של משרד האוצר שאולי יוכלו להתייחס. אבל יש

אנחנו צריכים לתת את המענה

העשירים מזמינים אותם אליהם הביתה, העשירים קונים את התרבות בכסף טוב. העשירים נוסעים לדובאי, בטיסות לדובאי אין מקום. הבימה ריק, הקאמרי ריק, בית לסין ריק,

תיאטרון חיפה ריק, היכלי התרבות ריקים, כיכר העיר ריקה. אתם חברי הכנסת, אני פונה דווקא ליושבת-ראש, את חברה במפלגת הליכוד. אתם מפלגת השלטון, תעשי מרד במפלגה. מה שאמרה מרב מיכאלי אני אמרתי אצלך כי אצלך זה היה הקבינט האמיתי, אמרתי שזו החלטה פוליטית. היום אני אומר שהקניונים פתוחים כי זו החלטה פוליטית. את ההחלטה הפוליטית יכולים לשנות רק פוליטיקאים.

אנחנו לא נמרה את פי השלטון, אנחנו נפגין בצורה תרבותית כמו שעושים בתיאטרון הערבי-עברי פעם בשבוע, קטעים של נתן זך וקטעים של צ'כוב וקטעים של ביאליק, ואנשים מדברים גבוהה גבוהה.

נמרוד, אנחנו לא נפר את החוק, אבל אנחנו רוצים שאתם תייצגו אותנו ואתם לא מייצגים אותנו. אתם מדברים על 250,000 עובדים ולבי איתם, אבל אני רוצה לדבר על המיליונים שמונעים מהם את זכות היסוד. כמו שאתם לא מונעים מאיתנו לקנות לחם וחלב בסופר וכמו שאתם פותחים את הפארמים, אתם פותחים את הסופר מרקט של התרבות עבור העם שצמא ושואל אותנו מתי נפתח. אני שואל אותם למה והם אומרים שהם צמאים לתרבות עברית. בדובאי אין עברית, בדובאי זו תרבות ערבית מוסלמית. אז שירי מימון שרה את הללויה בשלוש שפות, יופי, תרבות עברית יש רק פה,

תפתחו לנו את האולמות, תפתחו לכם את האולמות ותעשו מרד בתוך המפלגה שלהם ובתוך הממשלה שלכם. ואתם חברי האופוזיציה, תפסיקו לדבר גבוהה גבוהה. תגישו הצעה לסדר לפירוק, תמרדו, אל תאשרו, תראו לנו שאנחנו חשובים. אתם הראיתם לנו בעשרת החודשים האחרונים שאנחנו לא חשובים. אנחנו נראה לכם בבוא היום מכיוון שאנחנו כותבים את ההיסטוריה,

הכותבים והמשוררים והסופרים כותבים את ההיסטוריה. זה נאום של אני מאשים אבל זה נאום שגם אומר שעוד לא אבדה תקוותנו. יפעת, את חייבת לנקוט עמדה ולעשות מעשה, תפסיקו לדבר, די, נגמר הסיפור,

יפעת, את היית בהבימה ועוד חברי כנסת היו. יש מגדל מעל הבמה. גם של האופרה וגם של הפילהרמונית. תנו לנו לשים 150 אנשים על הבמה ונציג להם. לא רוצה לשלוח את השחקים לחצרות הביבים, לא רוצה. רוצה שיהיו להם מיקרופונים ותאורה,

ותפאורה, ותלבושות ואיפור, כל מה שמגיע להם. תפסיקו לשלוח אותנו מעבר לים. פתוח באירופה ופתוח באסיה ולא סגור ומסוגר. אצלנו מופיעים רק בבתים הפרטיים של עשירי העם. אז זה מה שיש לי להגיד, טלו קורה מבין עיניכם. זה כמו שעושים שיעורי זומבה רק במשרד הבריאות. לעם אסור אבל לעובדי משרד הבריאות מותר. תודה לנעם סמל על הדברים הקשים אך חשובים. נציג משרד התרבות,

לכולם, גבירתי יושבת הראש וחברי הכנסת - - - גיא, נעם סמל אמר: "תמרדו", אנחנו בוועדה עושים כל מה שבידנו. אם הסמכויות לאשר היו נשארות בידנו אני חושבת שכולם יודעים מה היו התוצאות, בהחלט היינו מכניסים קצת שכל בדברים שמתרחשים כאן. זו לא המציאות כרגע, זה בידיים שלהם. השר יושב בישיבות הממשלה פעם אחר פעם, מתי תהפכו שולחן? גם את יודעת כמה אנחנו פועלים מול משרד הבריאות. אני בטוח שכל מי שיושב בחדר יודע שהסמכות לפתיחה או סגירה בידי משרד הבריאות. דיברו פה הרבה על מדדים אפידמיולוגיים שקשורים במקומות סגורים. אני מוחה על כך מכל וכל, אין דין של אולם סגור, מרחב סגור כמו אולם תרבות, זה לא אותו דין ואי-אפשר להתייחס לזה במדד אפידמיולוגי שווה. בעיננו זו שטות להגיד את זה. עולם התרבות הוא עולם מוסדר, העולם האחראי ביותר שיש. עם המתווים שאנחנו הגשנו הוא בטוח עוד הרבה יותר. מדובר ברכישת כרטיסים מראש ללא עמידה בקופות, תזמון של הנכנסים לתוך האולמות. שמעתי את דבריו של נעם סמל, אין שום סיבה שבאולם חנה רובינא שמכיל מעל 940 מקומות לא יוכלו להיכנס 250 אנשים בקפסולות ועם מסכות. גיא, מתי תפקחו את עיני משרד הבריאות, מתי תצאו למלחמה על מה שצריך להיות כאן? אחרי כל מה שאתה אומר, ואתה רק משכנע אותנו שכל מה שאמרנו נכון, לא הייתי מצביעה על שום דבר שהממשלה רוצה להעביר. הגיע הזמן שאנחנו אחרי עשרה חודשים,

זה לא שאנחנו חדשים בזה. יפעת, השר אינו חבר בקבינט הקורונה. הוא חבר ממשלה,

גיא, למה שר התרבות לא מכנס מסיבת עיתונאים עכשיו ואומר שפותחים את עולם התרבות? אני מדבר איתך בנושא כבר כמה חודשים. לא יכול להיות ששר האוצר שם וטו: "אם לא נפתחים הקניונים אני מפוצץ את כל העסק" ופה שר התרבות שותק. רועי, תודה. רועי, אפשר לדבר בסופר-פופוליזם, אני לא קונה את הדבר הזה. למה פופוליזם, לאנשים אין מה לאכול. יש 15 קניונים שפתוחים מתוך כ-600. וזו שערורייה. אנחנו פתחנו יחד עם הקניונים גם את המוזיאונים. אנחנו נשאיר את המוזיאונים פתוחים ונפתח אותם בכל שלב. אנחנו מתעקשים שלכל פתיחה במשק תוצמד פתיחה של משהו בעולם התרבות, זו ההתעקשות שלנו. פתחנו בהתחלה את הגנים הלאומיים ואת הספריות, בשלב הבא, ברגע שייפתחו בתי הקפה אנחנו מוצמדים עם מופעים קטנים. במקביל הגשנו למשרד הבריאות, אנחנו יושבים - - - למה הדברים צריכים להיות תלויים האחד בשני, למה לא עושים את הדברים בשכל, אם אפשר אז פותחים, מה זה קשור למה עוד נפתח במקביל? זה לא צריך להיות - - - אז די, תשברו את המשוואה הזאת. מה עושים עם שבעה מוזיאונים שהם פתוחים, מה השגנו שם שלא ידענו לפני כן. ואם הם פתוחים ולא הייתה שם הדבקה אז למה לא לפתוח את הכול? למה אנחנו כל הזמן משחקים את המשחקים. את שואלת את השאלה הזאת אותי או את משרד הבריאות,

אנחנו התעקשנו לפתוח את המוזיאונים כי בעיננו אפשר לפתוח את כל המוזיאונים בלי יוצא מן הכלל, אף אחד לא יכול לשכנע אותנו שהמוזיאונים או האולמות הגדולים הם מקור הדבקה. אנחנו הכנו מתווים, כל המתווים הללו שוכללו כמה וכמה פעמים והוגשו למשרד הבריאות. מתווה להופעות תחת כיפת השמיים, מתווה להופעות קטנות, מתווה להופעות באילת, על אף שזה לא הגיוני, מתווה להופעות באולמות, מתווים להופעות לאחר בדיקות. את הכול הגשנו למשרד הבריאות.

אנחנו מנהלים שיח צמוד עם משרד הבריאות. אנחנו מבינים - - - יש לי הצעה. אתם אטומים לחלוטין - - - זה לא עושה רושם על אף אחד. חבר הכנסת יאיר גולן, אני מאמינה לגיא, אני עומדת בקשר צפוף עם השר ואיתו, אני יודעת כמה הם נלחמים. אני קולטת שכולם דופקים על הדלת של משרד הבריאות ומתחננים לעשות את העבודה שלהם. לא שהם מבקשים משהו אחר. אולי זה ייפתר אם בכל הממשלה יישאר רק משרד הבריאות? אני רואה שמשרד הבריאות מנהל את המדינה. במקום להגיד מה צריך כדי לשמור על הבריאות של האנשים, המשרד קובע מה יקרה כאן במדינת ישראל כבר במשך עשרה חודשים. אז יתכבדו כולם ללכת הביתה ונשאיר את משרד הבריאות כריבון של מדינת ישראל. בפועל זה מה שקורה. אלא אם כן מישהו יחליט שהוא עושה מעשה, שכל אחד יעשה את זה בגזרה שלו בצורה בטוח ואחראית שלוקחת בחשבון את כל השיקולים כולל השיקול של התפשטות הנגיף. שכל אחד יעשה את התפקיד שלו ושמשרד הבריאות יחזור לגודל הטבעי שלו וינהל את כל בריאות הציבור, לא רק את הקורונה, כי הוא משרד הבריאות ולא משרד הקורונה. מה אתה אומר,

אני אומר שאם פתיחת עולם התרבות הייתה בסמכותנו הבלעדית, היינו יכולים להוכיח שזה עולם בטוח, אנחנו מאמינים בזה בכל לבנו, אנחנו מבקרים בכל המקומות, הפתיחה של המוזיאונים, מבחינתנו אין שום סיבה בעולם לקיים פיילוט. אם זה מה שאיפשרו לנו, לקיים פיילוט של שבוע ולאחריו לפתוח את שאר המוזיאונים, אנחנו לוקחים. אם מה שיאפשרו לנו כרגע זה מופעים קטנים אנחנו ניקח. כל דבר שיתנו לנו אנחנו ניקח. גיא, היושבת-ראש אומרת לך משהו הפוך. אתה ממשיך לומר מה מאפשרים. ריבונו של עולם, אתם אחראיים על משרד התרבות. הם צודקים, בסוף לא נותנים להם. הם מגיעים לממשלה ולא מקבלים מענה. בסדר, בשביל זה יש כוח של החצי הפריטטי שיושב בממשלה שאמור לעמוד מול הדיקטטורים שמנסים להשתיק את עולם התרבות. אתם במשרד התרבות מנהלים את עולם התרבות. אתם תדאגו שכל מנהלי מוסדות התרבות יעמדו במסגרת שתציבו. מפלגתכם מהווה חצי מהממשלה הפריטטית הזו. תפסיקו לערב כל הזמן את הפוליטיקה כי בסוף משרד הבריאות מכתיב גם לכאלה שהם בצד השני, זה לא באמת משנה. משרד הבריאות מערב את מדינת ישראל במשך עשרה חודשים בצורה היסטרית. אני מוכרחה לומר שהתפקיד של משרד הבריאות זה לדאוג לבריאות וזה בסדר שהם נלחמים עבור זה. לדאוג לבריאות הציבור זה הרבה יותר רחב מהמקום המאוד מצומצם שהם נקלעו אליו. בנוסף, לשם כך יש את המשרדים האחרים שנדרשים לניהול המשבר הזה שהוא מזמן כבר לא רק קורונה. לצערי הרב זה לא מגיע למקום הזה ולכן אני אומרת שצריך באמת להתארגן ולבקש את הסמכות שלהם מחדש לנהל את המדיניות של המשרדים באחריות הנדרשת. אני רוצה לשמוע את פרופסור נדב דוידוביץ', יכול להיות שאנחנו טועים ובאמת נמצאים בסכנה קיומית. בואו נשמע את פרופסור דודוביץ' שיגיד לנו אם אפשר או אי-אפשר לקדם את הפתיחה של ענף התרבות.

לכולם, בריאות זה דבר הרבה יותר רחב מקורונה, בריאות זה כולל גם תרבות. בסוף לצערי מדובר גם על סדרי עדיפות. אנחנו חושבים שיש מתווים שכבר היינו שותפים אליהם בסיוע לארגונים שונים שאפשר בהחלט לפתוח את ענף התרבות. השאלה היא לא האם צריך לפתוח אלא איך צריך לפתוח. יש הרבה מאוד מתווים. אני חושב שכמו בנושא של בתי הספר שהיו הרבה מאוד דיונים והדעות השתנו,

להפעיל לחץ, אני מסכים עם חברת הכנסת שאשא ביטון שצריך לעשות את האיזונים אבל בריאות ותרבות הולכים ביחד. צריך להישמר ולעשות את זה בצורה חכמה. עם כל הכלים שיש לנו, רישום, בדיקות אנחנו חייבים להחזיר את התרבות. יש פה גם אלמנט של פערים חברתיים, גם כלפי האומנים עצמם וגם כלפי הציבור. לא סביר שכל כך הרבה זמן אנחנו נהיה בלי תרבות או רק לאנשים שהם עשירים. מבחינת איגוד רופאי הציבור, אנחנו תומכים ואנחנו אומרים את זה בוועדות השונות. צריך לבחור את סדר העדיפויות הנכון. בסוף כמו שפתחו את הקניונים בניגוד לעמדת משרד הבריאות, וגם אני חשבתי שזה מוקדם מדי לפתוח, כן עשו מתווה אז בוודאי שאפשר להחיל זאת גם על תחום התרבות שזה הרבה יותר בטוח מהקניונים. אני גם חושב שלא נכון לעשות גזירה שווה בין הקניונים לבין עולם התרבות. צריך לפתוח את המוזיאונים, יש את הדרכים לעשות את זה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני מספר חודשים בגלל ההבנה הטובה יותר שלנו של איך הנגיף מתפשט ואיך אפשר לנטר אותו. אני אומר כאן שעמדת איגוד רופאי בריאות הציבור היא לבצע את הפתיחה בצורה חכמה כחלק מבריאות הציבור,

תודה רבה. דוקטור אמיליה אניס, את שומעת את הדברים, אני מבקשת שתחזרי חזרה לכל אלה שמתווים את המדיניות

ולדרוש מהם לנוכח כל מה שנאמר כאן למצוא את הדרך לפתוח את משרד התרבות באופן מידי. ראוי שמשרד הבריאות יתייעץ קצת עם אנשים שמתעסקים בפסיכולוגיה ויבין שאי-אפשר להגיד כל הזמן לאזרחים מה לא, צריך להגיד מה כן ואיך כן. אומרים את זה גם אנשים מתוך תחום הרפואה. אנחנו לא אומרים אם לפתוח או לא, אנחנו אומרים איך פותחים. ברגע שכל אחד יידע איך נכון להתנהג במרחב הציבורי ואיך לשמור על הבריאות של הסובבים אותו אז אנשים יוכלו לקיים את זה. בסיכום הדברים, אני מתנצלת בפני הרשימה הארוכה של האורחים שלא דיברו,

רוצה לומר שצריך בתוך משבר הקורונה להסתכל על כל הקורבנות השקופים של המשבר הזה כפי שהגדירה אותם פרופסור עידית מטות. יש פה מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים שהם קורבנות שקופים של האירוע הזה ואנחנו חייבים לתת את ההתייחסות להם. חלק נכבד מזה הם אנשים עולם התרבות על כל ענפיו שבמשך חודשים אחרים, כאילו מתוך מגמה, נשארו סגורים. גם כשהתחילו לפתוח אותם הם נסגרו מחדש תוך זמן קצר. אפשר לפתוח בצורה בטוחה ולתת לאנשים להחליט לבד אם להגיע או לא. אם החלטתם שאתם סוגרים, תדאגו שיהיה פיצוי מלא כדי שהאנשים האלה יוכלו לשרוד. תנהלו את המלחמה שלכם מול משרד האוצר ותתנו להם פיצוי אמיתי ולא דמי כיס שלא מספיקים אפילו לתשלום במכולת. מה שקורה בפועל זה שאנחנו מקריבים את העתיד של הרבה ענפים. התחושה היא שהממשלה מדירה את הענף בכוונת מכוון. אולי הגיע הזמן לתת לשחקנים לשחק על הבמה במקום לשחק בחייהם של האנשים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 12:40.